אני מתכבד לפתוח את הישיבה, נושא הדיון ייצוג הולם בקרב הרשויות המקומיות

ונתחדשה בשעה 11:00.) נפתח את הדיון שוב פעם, נתחיל את הישיבה מאפס. נושא הדיון ייצוג הולם בקרב הרשויות המקומיות לעולים חדשים ובכללם בני העדה האתיופית. מדובר בדיון שלישי בייצוג הולם

גם אני עצמי עולה, עליתי לארץ מאירן ואני שמחה להשתתף בוועדת הקליטה ואני חושבת שזה דיון חשוב ומשמעותי ובאמת גם החוק הזה הוא חשוב ומשמעותי וצריך לעשות בו תיקונים כדי שגם אנחנו במשרד הפנים נוכל, ביחד עם יתר הארגונים, אני שמחה שגם משתתף כאן חיים ביבס ושגם אתה, אדוני היושב ראש, מקיים את הדיון הזה, כדי שנוכל להמשיך ולהתקדם. יש התקדמות מסוימת ביישום החוק, אבל מן הסתם כשאנחנו מסתכלים על הנתונים אז אנחנו רואים את המאמץ שאנחנו צריכים לעשות ברשויות המקומיות, גם כמובן בתפקידים ובהיקף שאנחנו צריכים לעשות, אבל אני גם מסכימה עם טלל שהנתונים לא משקפים את ההיקף של בעלי התפקידים שנמצאים ברשויות המקומיות ויש כאן בעיה שאנחנו צריכים גם לשנות בנתונים שאנחנו מקבלים מהרשויות המקומיות. זאת בעיה שאנחנו נפתור עד לדיווח של השנה הבאה ואנחנו נעביר נתונים מהימנים יותר לוועדה. זה תהליך שאנחנו נעשה עם הרשויות המקומיות. תזמו אולי פנייה לכל הרשויות המקומיות, למעט הרשויות הערביות, אין צורך בזה, שייתנו נתונים מדויקים לקראת הדיונים שאנחנו רוצים לקיים. אנחנו בהחלט נעשה את זה. אנחנו כבר יצרנו טופס ייעודי לעניין הזה ואנחנו נעשה את זה לכל אוכלוסיות הגיוון.

תודה רבה. רק רציתי להביא בפני הוועדה כמה צעדים שעשינו בשנה הנוכחית כדי לקדם את הנושא הזה. אנחנו כן יצרנו קמפיין בנושא הגיוון שעמד בראשו מנכ"ל משרד הפנים, אנחנו עשינו הכשרה ייעודית בנושא גיוון תעסוקתי, יצרנו גם הגדרת תפקיד לממונה על גיוון תעסוקתי ברשויות המקומיות. התחלנו לעשות תהליך שיתוף ציבור ביחד עם ארגוני מגזר שלישי שעוסקים בנושא עולי אתיופיה וביחד עם כל מנהלי משאבי האנוש ברשויות המקומיות, וזה משהו שאנחנו הולכים לייצר לו תוכנית עבודה איך בעצם להגביר את הנושא של ייעוד משרות לעולי אתיופיה ברשויות המקומיות. זה משהו שהתחלנו לעשות, התקיים מפגש בנושא הזה. אני מקווה שכל התהליכים האלה שעשינו במהלך השנה האחרונה כן יגבירו גם את כמות המשרות ואת הנוכחות של משרות וגם את רמת המשרה שבהן משתתפים עולי אתיופיה ברשויות המקומיות.

תעלו את יצחק בורבא. שלום, יצחק, שמעת את הדיון? קודם כל אני מברך אותך, אדוני היושב ראש, על ההזדמנות של הדיון הזה כי איך אומרים?

הנוראית אני קורא לה, שיש כל כך הרבה בעיות במדינה, מורכבות ומאתגרות, בכל זאת כבוד לקיים דיון כזה כי אני חושב שבשלבים האלה בעצם צצות כל הבעיות שנמצאות בפינות, וזה נמצא בפינה. לדעתי פחות חוקים ויותר מה שנקרא הסברה, הסברה מאתגרת,

למשל כשהוזמנתי לדיון הזה אני חשבתי בעצם איפה אני הייתי בסיפור הזה של היישום של החוק הזה ואני חושב שאין מספיק מודעות. שאלת המודעות, אני גם מפנה את הביקורת לעצמי, כי אני עכשיו מבטיח להיכנס לזה לעומק כי נכון שהשלטון המקומי הוא 120,000 עובדים אבל יש כאן גם מעל 60,000 עובדי חברות עירוניות ואני חושב שאני אישית אבצע סקר בתוך החברות העירוניות כדי לראות מה המצב בחברות העירוניות ולפחות בכלים שיש לי להביא למודעות של הסיפור הזה כי אני חושב שהמודעות היא הדבר החשוב. אני לא חושב שמישהו מפלה לרעה בכוונה, רק כן מודעות לסיטואציה המיוחדת שכל אחד, כל אזרח במדינת ישראל, ולא משנה באיזה תפקיד הוא, צריך לעשות את המאמצים הכי גדולים שהדברים האלה יקרו. זה קשור ליהדות אתיופיה, הוא קשור לעוד מגזרים בכלל, אבל כרגע אנחנו מדברים על יהדות אתיופיה וצריך לעשות מאמצים ביחד כדי לראות לא רק איך מיישמים את החוק כמו שהוא, כי באמת לקבוע 1.7, 1.6, צריך לעשות מאמץ הרבה יותר גדול כדי לשלב את יהדות אתיופיה בתוך הרשויות ובתוך החברות העירוניות, ואני אשמח לשתף פעולה בכל הזדמנות שתינתן לי. מאה אחוז, תודה רבה. קובי ממשרד

זה לא רק עולים חדשים, אנחנו מדברים על השתלבות של אנשים שנולדו בארץ,

שלום, אדוני היושב ראש וכל השותפים. תיכף אדוני ישמע שזה קשור לגזענות. אני אומר שבוועדה הבין משרדית, שהוקמה על ידי ראש הממשלה, תעסוקה היא חלק מהפרקטיקות המפלות שקשורות לצבע עור ולתפיסת יכולת נמוכה ביחס ליוצאי אתיופיה, ולכן גם אנחנו ביחידה, כשאנחנו רואים את הפרקטיקות המדירות והמפלות על רקע גזעני, אנחנו מוצאים בחינוך, מוצאים בתעסוקה, מוצאים בשיטור יתר. תעסוקה היא אחד הנושאים הכואבים ביותר ואני ארצה להתייחס במספר מילים. קודם כל, לא אמרתי, אבל בזכותך,

מקיימים את הדיון הזה בנוסף לסדרת דיונים לגבי שילוב יוצאי אתיופיה, או מקסום ההזדמנויות של יוצאי אתיופיה, ואני מברך על זה וזה לא מובן מאליו. אני באופן אישי השתתפתי גם בשנה קודמת וגם בשנה לפניה ולכן היום הזה ציפיתי שהגורמים הרלוונטיים, לרבות מנכ"ל השלטון המקומי,

הבנו, אנחנו טועים, אנחנו לא עומדים ביעדים, ולא לנסות לתרץ את זה גם מצד אחד מנגנון הכחשה שאין אפליה,

מנגנון הצדקה של כישורים. לא, הוא לא אמר.

הוא אמר שהנתונים הם לא מדויקים והוא בעד לשלב - - - אני שמעתי. אני אומר, אם אנחנו מקיימים, גם ד"ר אברהם נגוסה, כשהוא יושב ראש ועדת העלייה והקליטה, קיים את הדיונים האלה, ומי שלא מדווח לרגולטור מיוזמתו כדי לבוא ולומר אני המצטיין, הוא לא יכול להלין על זה שהנתונים לא מדויקים. הם לא מדווחים. אבל אי אפשר להגיד, תראי, זו טענה - - - דווקא החוק מחייב לדווח. כתוב בחוק לדווח. לא משנה, נפתור את הבעיה הזו. אז קודם כל עכשיו הם יפנו לכולם על מנת לקבל נתונים מדויקים. אני יודע לומר שמשרד הפנים פונה לכל הרשויות כדי לקבל נתונים, יש מי שמשתף פעולה ויש מי שלא משתף פעולה. אבל אני לא חושב שזה עניין של גזענות. לא, זה רק עניין של שינוי תודעה. ברגע שאנחנו אומרים שהקליטה שלהם או אי הקליטה קשורה לצבע עור זו גזענות. זה אנחנו מדברים בגזענות. אני רואה את זה כבעיה של עולים חדשים שצריכים לעזור להם בקליטה בגלל שהם באו - - - לא,

רגע, בגלל שהם הגיעו ממדינה ששם, מה לעשות, הם לא יש בעיה שם באתיופיה. אבל מדובר כבר בדור הבא. ולכן היינו צריכים לעזור ולסייע ולבוא ולהגיד שזה בגלל צבע עור, זה לא המגמה וזה לא המצב - - אדוני היושב ראש, אני חושבת שצריך פה להכיר בזה, זה לא ייעלם. - - שעיריית מודיעין או עיריית ראשון לא קולטת או כן קולטת בגלל צבע עור. אני אגיד משהו, זה לא בגלל גזענות, אדוני היושב ראש, אינסטיטוציונית, זה לא גזענות ממסדית, אבל כדי לשנות תודעה נדרשות הרבה מאוד פעולות, אנחנו במנגנון של שינוי תודעה שעוד לא קרה. אז אני אומר, צריך לעשות היום, היום זו הצלחה, באיזה מובן זה הצלחה? שעולי אתיופיה נקלטו, הם לא צריכים כבר את הדבר הזה על מנת לעבוד או להתקדם בעבודה - - זה לא הצלחה, זה ברור מאליו, כמו כולנו. - - אבל אם אנחנו רוצים באמת לעזור אז אנחנו צריכים לעזור גם בנושא של אוניברסיטאות ורכישת השכלה גבוהה וגם שייקלטו במשרות מתאימות.

לכן אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב איך אנחנו מתקנים את החוק, אבל את זה אפשר לעשות רק ביחד עם הרשויות המקומיות וביחד עם הנציגים ממשרד הפנים ומשרד ראש הממשלה

על מנת שהחוק הזה, התיקונים שאנחנו רוצים, יעברו מהר. כל מה שאני אומרת,

זה שלא צריך לפחד להגיד את המילה גזענות.

ברגע שאת אומרת שזה בגלל זה אנחנו בבעיה. לא, אני לא אומרת שבגלל זה. אני אומרת שכשנכשלים בשינוי תודעה יכולים גם להיות סממנים של גזענות. אני במקרה הזה לא רואה שמדובר בגזענות, אני חושב ש - - - אבל חשוב לכלול אותם, אני אגיד למה חשוב לכלול אותם,

ועדות הקליטה ברשויות או במשרדי הממשלה או בתאגידים, לא הפנימו את המשמעות של לתת העדפה, אז הם מראיינים את האנשים וקולטים את בעל הציונים הכישורים

אני רוצה להגיד משהו על שינוי תודעתי. אני רוצה להגיד משהו חשוב. כי זה שאין גזענות ממסדית אני מסכימה איתך במיליון אחוז, אבל זה שיש גזענים,

נכנס לנו מישהו לחדר ואנחנו רואים מישהו שונה מאיתנו גם בזה צריך להכיר בעיניי, וכדי לטפל בזה כמו שצריך, בסוף בסוף, נכנס אליך לריאיון, נכנסים שלושה אנשים, כנראה שכולנו נעדיף את מי שקצת יותר דומה לנו, ועל זה צריך לדבר. ואני כן חושבת שמי שמדבר כרגע והגוף שגם עומד בראשו אליקים רובינשטיין, מאוד חשוב שהם יהיו חלק מהשיח הזה.

כן, אבל זו מלחמה אחרת. ודאי שיש כאלה שהם גזעניים, באלה צריך להילחם, אבל זה לא הדיון פה. למה חשוב שהם יהיו? הם יושבים בתוך משרד המשפטים. אנחנו לא חושבים שהרשויות המקומיות נוקטות גישה גזענית,

אנחנו מדברים על שינוי חקיקתי או הצעות חקיקה, הם יושבים במשרד המשפטים, אז חשוב שהם יהיו חלק מהשיח. בבקשה, תמשיך. ברשותכם, אני אשמח להשלים את המשפט. תראו, אין לי יכולות לדעת מיהו אדם גזען ומי לא, אני בודק נתונים. ממשלת ישראל חוקקה חוק, חוק ייצוג הולם, חוק חשוב, שהוא נחקק מכוח הנסיבות, כשמדינת ישראל ראתה אפליה ברורה בכל התחומים כמעט ביחס ליוצאי אתיופיה ברשויות המקומיות, גם בחברות ממשלתיות וגם בנציבות שירות המדינה, שעושה עבודה טובה, שאפשר ללמוד ממנה, ואמרה שיש פה אפליה מבנית שצריך לשנות אותה, לכן חוקקו את החוק. אנחנו צריכים לבחון את ההדרה ואת האפליה של יוצאי אתיופיה מבחינת תוצאה, הנתונים האלה מבססים דבר מאוד פשוט, יש הדרה ברורה של יוצאי אתיופיה,

זו שאלה שצריך להחזיר אותה למי שאחראי על הנושא הזה.

החוק מיושם באופן טכני, סופרים ראשים. לפני שנתיים גם קיבלנו נתונים מפורטים יותר, אפילו ברמה של תפקידים, ושם יכולנו לראות ברשויות שיש שם אחוז גבוה של העסקה, רובם ככולם היו עובדי תברואה. אני מצפה, לפחות ציפיתי, שבכל רשות מקומית יהיה תפקיד ממונה אחד שאפשר יהיה להציג אותו,

אנחנו מדברים על 188, אם אנחנו מדברים על 55 רשויות שבהן יש ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה, לפחות אחד שהוא מנהל מחלקה,

וגם כשכותבים פה תשעה מנהלים אפשר להבין שמדובר בדרג הנמוך ביותר. לכן אי אפשר לשחק את המשחק הזה של יש מה לעשות. אני אומר, אדוני היושב ראש, אני יודע שאם יש מישהו שיכול לשנות את המציאות זה אתה והוועדה שאתה מוביל אותה ואנחנו צריכים לצאת מספירת ראשים ולהתמקד באיכות. אני מציע שלושה דברים אחרונים. האחד, נתונים מאוד מפורטים, השני, אני מציע,

שהדיווח יהיה בבולד, כמה מנהלים ומה הדרגה שלהם, אפילו ברמה כזאת שימסרו את השמות של המנהלים.

אתה - - - כיוון שזאת גם העמדה שלנו לגבי לא דיווח, אלא באיזה משרות צריכים להיקלט. אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם התקדם משהו ממה שדיברנו עם ממלא מקום מנכ"ל משרד המשפטים, שהבטיחה שהיא תקדם תזכיר חוק בעניין הזה?

זה נמצא בדיון, לפי מיטב הבנתי גם ייקבע דיון בראשותך בעוד כשבועיים. לא אצלנו, במשרד המשפטים. הנושא נמצא בדיון.

מה זה אומר דיון? אני יודע,

שמאז שהוועדה עסקה בנושא הזה הייתה החלטה, הייתה ישיבה, הנושא נמצא בדיון ובטיפול ואני מקווה מאוד שבדיון הבא נוכל לדווח בצורה הרבה יותר רצינית על הנושא הזה. טוב, מאה אחוז, תודה רבה. אני רוצה לסיים את הישיבה. מילה. אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד קודם כל כל הכבוד לך על הדיון, זה לא רק על הנושא הזה, בכלל על הנושאים של העלייה, לא משנה מאיזה מדינה, אתה עושה עבודה נפלאה. זו הישיבה השנייה או השלישית שלי שאני משתתף בה. אתה מוזמן לכל הישיבות. תודה רבה, אני אגיע.

מה שחשוב, קודם כל משתמע שכל פעם שאנחנו דנים בשילוב יוצאי אתיופיה זה כאילו שהיא קהילה נחשלת שכל הזמן צריך לעזור לה.

החוק נוצר בהתחלה בגלל שהם הגיעו ממדינה שהם צריכים סיוע, זה לא קשור לאחרי 30 שנה, היום בוודאי שהם ישתלבו בחלק גדול מהמקומות. זה בזכות ולא בחסד.

מקובל, אין בעיה.

צמצמה פערים של 3,000 שנה ב-30 שנה, הם הגיעו להישגים מדהימים. גדי, אני הערתי רק הערה אחת, לא כל דבר שלא מתבצע זה גזענות. זה מה שאני אומר.

יש דברים שהמערכת עובדת לא טוב, זה הכול.

אני גם לא רוצה לתת זילות למאבק חשוב בגזענות על כל נושא לשייך אותו לנושא הזה, ממש לא,

בנושא הזה. אני רוצה להגיד שברשויות המקומיות הרבה ראשי ערים, המון עובדים ברשויות המקומיות, עושים עבודה נפלאה כדי לשלב את יוצאי אתיופיה, הם עושים את מה שהם יכולים,

כשאנחנו מגיעים ורוצים לתת מקום עבודה להרבה משכילים עם תארים מתקדמים יוצא מכרז, המון חבר'ה מגישים קורות חיים כדי להתמודד והם לא מגיעים אפילו לריאיון ראשון, אחר כך אנשים פחות טובים - - - במיון הראשוני. אפילו אנשים פחות טובים מהם מגיעים למצב שהם מתקבלים לעבודה. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם זה שלא סופרים ראשים שרוב העובדים ברשויות המקומיות,

הם בכלל מועסקים באמצעות חברות כוח אדם. אדוני היושב ראש,

זה גם אופי ההעסקה. אני חייב לסיים את הישיבה, חייב, חבר'ה. לא נתחיל את הכול מאפס.

מרוקאים,

זה לא משנה מה, על פי היכולות האישיות שלהם, על פי הכישורים שלהם,

שהגענו לארץ זבת חלב ודבש. אמן. תודה רבה, אדוני. אם אתה רוצה לסכם, אז אני אנצל את ההזדמנות הזאת גם להגיד שוועדת העלייה והקליטה היא ועדה חשובה שהעלתה דיונים רבים מאוד בנושאים של העלייה ואני רוצה להגיד, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני אומר את זה שוב, אבא של מיכל קוטלר הוא פרופסור - - - אמרתי, אמא שלה יותר חשובה בעיניי מאבא שלה.

אבא שלה היה פרופסור, אמא שלה הייתה מזכירה של בגין. רק מה היא עושה ב'כחול לבן' לא הבנתי עד עכשיו. חכה. מה שלי חשוב להגיד שבמדינת ישראל מישהו פעם היה עולה, אחר כך נהיה קולט, אחר כך העלה, אחר כך קלט. לעלייה אין צבע, אין מגזר, יש דת ויש יהדות ומדינת ישראל היא בית לאומי לכל יהודי בכל נקודה בכל מקום שבעולם ואנחנו צריכים לעשות הכול שכל יהודי ירגיש בבית.

אני רוצה לסכם את הישיבה. ברור מהדיון שנעשה שיש צורך לעשות תיקונים מסוימים לחוק

קודם כל צריך בוודאי להוריד את רשימת הערים הערביות, אין שום צורך בזה. דבר שני, אפשר לשקול את הנושא של לא לחייב לפי 1.7%, אלא לחייב לפי אחוז האוכלוסייה האתיופית - - - כמינימום. תמיד זה מינימום. אחוז האוכלוסייה האתיופית באותה עיר. דבר נוסף, איכות המשרות יותר חשובה לי, מכיוון שהיום האתיופים נקלטו בצורה מאוד יפה ואני לא חושב שמבחינת אחוזי אבטלה הם שונים מהאוכלוסייה הכללית שלנו. 78% עובדים, זו קהילה שעובדת, מעל 80% לדעתי עכשיו. מכיוון שקיבלנו הסכמה, גם של מרכז השלטון המקומי וגם משרד הפנים וגם משרד ראש הממשלה להקים צוות כזה, אז אנחנו נקים את הצוות על מנת לדון בשינויים שצריכים להיעשות בעניין הזה. לגבי חובת הדיווח הצוות התייחס.

שאם אנחנו משנים את העניין לאיכות אין צורך אפילו בדיווח כל שנה, אפשר בדיווח פעם בשלוש שנים,

הרי זה לוקח זמן,

אפשר דיווח פעם בשלוש שנים, לראות מה נקלט,

ולא צריך כל חודשיים דיווח, אבל תשקלו את זה אתם, אני לא אומר לכם מה לעשות, יחד עם כל הצוות.

שיקום אני מבקש להיות שותף בו.

רק הייתי מוסיפה אולי אופן העסקה שווה,

לכל מי שמועסק באותו דרג. מי ירכז את הצוות?

מכיוון שאני רוצה להגיד לך לרכז את הדבר הזה אז את לא צריכה לבלבל לי את המוח בעניין הזה. מי שירכז את הצוות תהיה מנהלת הוועדה, את תהיי מטעם הוועדה שתרכזי, או תהיי היושבת ראש של הצוות הזה, גדי גם יהיה חבר, נגוסה גם כמובן, גלית וידרמן ממשרד הפנים, טלל דולב ממשרד ראש הממשלה, מרכז השלטון המקומי יקבע את הנציגים שלו ואני מציע, מכיוון שאנחנו לא יודעים אם יהיה או לא יהיו בחירות סיימי את העבודה הזו מהר, אל תיתני לזה תקופה ארוכה. מה שכן, אני מבקש ממשרד הפנים ומהרשויות המקומיות לרכז את הנתונים המדויקים נכון להיום כיוון שלא נעשו דיווחים כמו שצריך על העניין הזה, כדי לראות מה המצב בכל מקום ומקום. מקובל?

תודה רבה, סיימנו את הישיבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:02.